צהריים טובים. אנחנו פותחים את הישיבה ועוברים לנושא השני על סדר-היום, שינוי בסכומים המוקצים להתמודדות עם המשבר שנוצר עקב התפשטות הקורונה. משרד האוצר, בבקשה. אני רפרנט ביטוח לאומי וקליטה באגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לשיפוי המוסד לביטוח לאומי בסך של 2 מיליארד ו-740 מיליון שקלים בעבור התשלומים אותם ביצע המוסד בגין הצעדים שננקטו עקב התפרצות נגיף הקורונה.

זה מה שאתה רוצה לפרט? אני יכול לפרט יותר. עבור שיפוי אבטלה יש לנו 2 מיליארד ו-685 מיליון. אוצר המדינה משפה את המוסד לביטוח לאומי עבור תשלומי אבטלה ששילם המוסד כתוצאה משורת ההקלות, עדכוני החקיקה שבוצעו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בשנת 2020, שעיקרם הארכת זכאות לאבטלה עד חודש יוני 2021, קיצור תקופת ההכשרה המזכה באבטלה, ביטול קיזוז כפל קצבאות עקב הגדרה של תשלומי אבטלה כהכנסה מעבודה, מענק הסתגלות בני 67 פלוס אשר אינם זכאים לדמי אבטלה עקב גילם. הסכום בסך 2 מיליארד ו-685 מיליון מורכב מ-900 מיליון עבור חודש מאי 2021, ומיליארד ו-785 מיליון עבור חודש יוני 2021. חוץ מזה יש לנו 55 מיליון עבור מענקים אחרים. החל בחודש מרס 2020 המוסד לביטוח לאומי חילק מענקים שונים עבור אזרחים ומעסיקים, מענק אוניברסלי בפסח, מענק לכל אזרח, מענק אבטלה ממושכת, מענק למעסיקים עבור ימי בידוד של עובדים ומענקים ליולדות חלף דמי לידה. סך תשלומי המענקים האלו בחודש יוני 2021 צפוי לעמוד על 55 מיליון שקלים. אשמח אם תוכל להסביר לנו מאיפה אתם מעבירים את הכסף, מאילו תוכניות ולמה. בעיקרון כלל הכסף, כמו שאתם יודעים, הוא מקופסאות הקורונה. קופסאות הקורונה יועדו לכל מיני דברים, וחלק מהם לא מומשו עד הסוף. בין השאר יש לנו מיליארד ו-346 מיליון מיתרות בשיפוי רשויות על ארנונה. איך זה יכול להיות? פשוט הביצוע היה נמוך ממה שחשבו והעסקים היו צריכים להמשיך בפעילות למרות הקורונה. כל העסקים שהגישו קיבלו? אני לא יודע בדיוק, אבל אני מניח שאם הם עמדו בתנאי הזכאות אז כן. כמה סך הכול היה, שישה מיליארד? אין לי הנתון הזה פה. אני יכול לברר. חשוב מאוד לדעת כמה היה, כמה נשאר. חשבתי שאחרי שהלכתי הם באים עם נתונים מדויקים. "לברר" הם אמרו גם אצלי. הם גם אומרים "אני מסביר". זה עדיין ממשיך, הרב גפני, זה בסדר. תסביר. אתה לא יודע כמה כסף נשאר? יודעים כמה נשאר, לא ברור למה. אני אברר בדיוק כמה היה וכמה נשאר. ולמה נשאר. כי אנחנו רוצים לדעת כמה מתוכם הגישו בקשה וכמה קיבלו, וכמובן כמה לא קיבלו ומה הסיבה, למה לא קיבלו. כי אנחנו יודעים שיש תלונות על בעלי עסקים שהגישו ואמרו שהם לא מקבלים, מכל מיני סיבות שמגיע להם ויכול להיות שזו רק בירוקרטיה. חשוב לנו לדעת למה זה קורה. במילים אחרות, מה שאומר חבר הכנסת אזולאי הוא שאנחנו סומכים על משרד האוצר ועל אגף התקציבים שאתם יודעים לתקצב את הדברים באופן מדויק. ואם זה תוקצב באופן מדויק ויש פער של חוסר ביצוע, כנראה יש לזה סיבה. ואת הדבר הזה אנחנו רוצים להבין. אגב, חבר הכנסת אזולאי לא אמר את זה. זה אתה פירשת את זה. אבל אני חושב שהפירוש היה נכון.

אנחנו לא סומכים על האוצר, בוא נתחיל עם זה ככה. בסוף אנחנו מבקשים את אותו דבר, חבר הכנסת אזולאי. מה עוד? יש לנו מיליארד ו-142 מיליון מיתרות בתקציבים למענקים סוציאליים לעצמאים שלא מומשו, ועוד 252 מיליון מתתי ביצוע ומשיכות חיילים משוחררים מכספי הפיקדון. זאת אומרת, חיילים לא משכו את הכסף? לא רצו למשוך?

למה הם לא משכו את הכסף? זה בדיוק מה שאני שואל. יכול להיות שיש כאן בעיה בשקיפות המידע? מה שאנחנו מדברים בכל הוועדות שלנו, להנגיש מידע ברור לצרכן. אולי זו הסיבה שיש פערים? יכול להיות.

כל מי שזכאי ויבוא, זה לא שהאוצר יגיד שנגמר הכסף. כמה תקציב היה לחיילים? אני לא יודע. אני אברר גם את זה. יש בעיה. אולי נעשה הפסקה, כי זה משנה לחלוטין את כל הדיון. אתה בא לבקש פה העברה תקציבית ואין לך אפילו פרט מידע אחד שחברי הכנסת שואלים אותך. איך זה יכול להיות? אין לי תשובה טובה לזה. חצי שעה תספיק לך לברר את הדברים? אני סגן בכיר לחשב הכללי. אנחנו אחראים על הביצוע. אני רוצה להתייחס ולהשלים. בעניין הנחות בארנונה, אנחנו מפרסמים את אומדן ביצוע התקציב. זה מתפרסם כל חודש בדיווח שלנו, גם אצל מפורטים, ויש קטגוריות. בקטגוריות לפי החוק, הנחות בארנונה סך המסגרת היא 4 מיליארד שקלים, מתוכם ב-2021 יצאו מיליארד שקלים, ב-2020 כמעט שלושה מיליארד שקלים, ושיעור הביצוע נכון לעכשיו הוא 84%. על מה אתה מדבר? הייתה פה שאלה על ההנחות בארנונה, אז אני מתייחס לצד הביצוע ביחס למסגרת המתוכננת. כמה המסגרת הראשית שהייתה? של הנחות בארנונה, לפי הקטגוריות בחוק של שבע הקטגוריות, זה מפורסם גם באתר האינטרנט גם באקסלים, היא ארבעה מיליארד שקלים, לא שישה. ומתוך זה נשאר לך יותר מרבע. זה נראה לך הגיוני? כי הרי גם כשבאנו ושמנו פה את הארבעה מיליארד, זה לא שסתם זרקו באוויר מספרים. כי אנחנו סומכים על משרד האוצר שהוא מדייק בדרך כלל במספרים.

אתה חוזר בדיוק על מה שאמרתי. אני גם אומר את זה באותה ציניות שאתה אמרת, כן? יש פה משהו שלא מסתדר לי, שרבע מזה נשאר. אמרת פה משפט שאני לא כל כך מבין. אמרת שיש ארבעה מיליארד בסך הכול, חצי מיליארד אתם רוצים להעביר, ואחוז הביצוע הוא 84%. איך זה מסתדר? אני אומר מה שיעור הביצוע. אני לא מדבר כרגע על העברה באחוזים, אני אומר מה שיעור הביצוע מתוך המסגרת של ההנחות. אבל אתם באים לוועדה ומבקשים העברה. למה? להתייחס לשאלה הכללית, מסגרת הסיוע, כמו שתוכננה בקורונה, לקחה בחשבון מצב, ואני רואים את זה באופן עקבי גם בשיעורי הביצוע כשמסתכלים מבחינת החלוקה של הקטגוריות. בעצם כל התוכניות שבאו לתת סיוע גם לעסקים, גם בהנחות בארנונה, המסגרות שנבנו נבנו במצב כלכלי הרבה יותר גבוה. אני מתייחס לשיעורי הביצוע לפי הקטגוריות של מה שאנחנו מפרסמים הם יותר נמוכים מהמסגרות שתוכננו. התעדוף שחברי מציג כאן זה תעדוף לקחת ממקומות שבהם שיעורי הניצול יותר נמוכים, ואפשר לעבור פה סעיף-סעיף ולראות את שיעורי הביצוע. אני מבין את זה, וזה בסדר. רק השאלה שנשאלת, האם לא נשארו פה אנשים שהיו זכאים לקבל את הכסף ולא קיבלו. כשאתה אומר שהייתה מסגרת של ארבעה מיליארד ועכשיו מתוך ארבעה מיליארד אתם רוצים להעביר חצי מיליארד לביטוח הלאומי, ובאותו משפט אתה אומר שאחוזי הביצוע הם 84% בסעיף הזה, אז משהו לא מסתדר לי מתמטית. אני מדבר פה על העברות תקציביות. שיעור הביצוע, יש לנו המזומן ויש לנו גם כולל התחייבויות העברה של עודפים. בשיעור הביצוע במזומן בלבד אנחנו מדברים על 79% מתוך הסכום של ארבעה מיליארד שקלים, שזה יוצא יותר מחצי מיליארד. 20% מארבעה מיליארד זה 800 מיליון. לגבי הביטוח הלאומי, הנתונים האלה מפורטים, אפשר לראות שהביצוע של ביטוח לאומי הוא מאוד קרוב לביצוע מלא, כלומר בכל הצעדים רואים שם עדיין ניצול של המסגרות כמו שהן תוכננו

צריך לזכור שזאת הייתה מסגרת ל-2021, זה תוכנן בעצם כתוכנית רב שנתית, לא לתוכנית לשנה אחת. אגף התקציבים העביר לנו מסמך, ובסעיף ז שמתייחס לנושא של הארנונה כתוב מסגרת של 5.3 מיליארד. איך זה פתאום ארבעה מיליארד? אני אומר פעם נוספת, זו מסגרת של תקציב, צריך לראות שאין פה בלבול במושגים שזה לוקח בחשבון גם התחייבויות. אני מדבר כרגע על סיוע תקציבי. חבר הכנסת גפני, בבקשה.

אני מבין, ובשביל זה הוזמנו, שאתם רוצים לעשות שינוי בעניין הזה, אתם רוצים להגדיל את התקציב בנושא הזה. אני סבור שכאשר באים לחברים כאן, באים ליושב-ראש, אומרים: זה היה התקציב, זה היה הביצוע, חלק לא התבצע בגלל סיבות מסוימות. אתם צריכים לבוא עם ידיעה בעניין הזה. אנחנו בכל אופן מבקשים להגדיל את התקציב מכיוון שהצפי שלנו שהיו כאלה שלא ידעו איך לבקש, אותם חיילים שלא ביקשו, יכול להיות שהם כן יבקשו. אתם צריכים להסביר לנו למה אנחנו צריכים להסכים לתוספת לתקציב הזה בשעה שלא ביצעתם את כולו. זה לא תוספת לתקציב, זו העברה תקציבית מסעיף אחד לסעיף אחר. לביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי ניצל את הכול? כן. יש פה מישהו מהביטוח הלאומי? אבל ינון, הם צריכים להגיד לנו מה בוצע ומה לא בוצע. דניאל אומר שחלק לא בוצע. למה לא בוצע? לנו בוועדה הייתה טעות שאישרנו סכום כזה גדול. יכול להיות שאנחנו הולכים לטעות עכשיו גם לגבי הביטוח הלאומי. אבל להגיד נתונים, להגיד למה החיילים האלה לא קיבלו, מה הייתה הסיבה. הייתם צריכים לברר את זה לפני שאתם עושים העברה. יכול להיות שתצטרכו את הכסף הזה מחר. אני רוצה לחדד את דבריו של הרב גפני. השאלה שאני שואל, וזה הדבר שמטריד אותי, אם יש כאן אי ניצול תקציב, האם כתוצאה מאותה התניידות שאתם מבקשים את האישור שלנו אנחנו לא נפגע באותם צרכנים שלא מימשו את זכויותיהם כתוצאה מזה שלא הנגשנו להם את המידע בצורה ראויה. זה מה שמטריד אותי, שלא יהיה מצב שמחר תגידו לחייל או לבעל עסק: מצטערים, תם זמנך, הכסף עבר כבר לניצול אחר, לא ניצלת אותו ואתה לא יכול לקבל אותו. זו השאלה שאני שואל. שאלת את זה יותר טוב ממני. כל המענקים האלה הם לפי חוק. המדינה לא יכולה להגיד לאדם: אתה זכאי למענק, אבל בגלל שנתתי כסף לביטוח הלאומי אני לא משלמת לך. עבר זמנו לפי תנאי הזכאות בחוק. אבל זה לא קשור להעברה התקציבית הזאת. אזכיר שהמסגרות האלה נקבעו בתקופה של אי ודאות מאוד מאוד גדולה, אז היה קשה מאוד להבין כמה מתוך הכסף הזה ינוצל. דניאל, בוא נעשה את זה יותר מסודר. תפרט את כל הסעיפים שמהם אתם רוצים להעביר את הכסף. פירטתי. אלה שלושת הסעיפים, הרשויות של הארנונה, מיליארד ו-346 מיליון, מיליארד ו-142 מיליון למענקים סוציאליים לעצמאים, ו-252 ממשיכות חיילים משוחררים מכספי הפיקדון. אנחנו נצא להפסקה של חצי שעה, נחזור לכאן ב-12:45, ואנחנו מבקשים תשובות לשאלות ששאלנו. אבל לא "אני אברר", אלא תשובות. אני מאמין שחצי שעה זה מספיק. אני רק רוצה להוסיף. הרי בקופת הקורונה, יכול להיות שתעדיף להשאיר את ה-250 של החיילים שאחר כך לא נצטרך להביא אותם עוד פעם לפה. היה למשל בידוד תעסוקה, שם שמנו 6.3 מיליארד ולקחנו מזה אחר כך חלק לפחת המועט, 2.5 מיליארד, ונשאר שם עדיין כסף. אני רוצה לדעת למשל כמה כסף נשאר שם מתוך ה-6.3 מיליארד, אחרי ה-2.5 של הפחת המואץ שנתנו. יכול להיות שעדיף שתיקח משם מאשר לקחת מהחיילים 250 מיליון, שאם אחר כך החיילים לא קיבלו נצטרך עוד פעם להביא לפה העברה. אז עדיף לנו לקחת כבר למקום שיש בו יותר בשר, שפחות ישתמשו בו לצערנו, מאשר לקחת ממקום שהוא יותר חשוב לנו, החייל הזה יותר נזקק, ולקחת משם מאשר מהחייל. לגבי החיילים אני רוצה שניזכר במה שהיה פה עם החיילים. הסיפור של החיילים היה פה, ולא כולנו אהבנו את זה, כי מה שהמדינה עשתה אז, היא אמרה: בוא ניקח את הכסף העתידי שלך ונגרום לך להשתמש בו עכשיו. ולכן אם יש חיילים שלא השתמשו בכסף הזה, זה בסוף ישמש אותם לעתיד, ולכן אני לא בטוח אם זה טוב או רע. זה תלוי מצבו של כל חייל וחייל. אבל למה אתה לא חושש מהנושא של החיילים? בסופו של דבר יבואו חיילים ויבקשו את המימוש של זה, והם יגידו: נכון, על פי חוק צריך לתת להם, אבל בינתיים אין כסף, תחכו. אבל אתה זוכר שאז התווכחנו על זה בוועדה וחלק מאתנו אמרו אז שמה שהמדינה עשתה, היא לא הוסיפה כסף חדש עבור החיילים, אלא היא אמרה לחיילים בואו קחו את הכסף העתידי שמגיע לכם ותשתמשו בו היום, וכך פגעה בעתיד שלהם. ולכן אם יש חיילים שמבחירה לא השתמשו בכסף העתידי שלהם, יכול להיות שזה מצב טוב עבור אותם חיילים ספציפיים. אבל אני אומר, אל תיקח להם משם. אבל בכדי לדעת את זה, תדע את העובדות. שהוא יגיד שזו הסיבה. לכן אני רוצה להוציא אותנו להפסקה של חצי שעה כדי לקבל תשובה. אבל לפני זה, חברת הכנסת לזימי, בבקשה. שאלה אחת. אם חלילה הקורונה תחזור עכשיו בעצימות גבוהה, נקווה שלא בעצימות כמו שהכרנו בשנה החולפת, האם תצטרכו את הכסף הזה חזרה, ומה נעשה? יצטרכו להגדיל. זה כבר יהיה כסף קטן. אלה סכומים שוליים. הממשלה לא עושה חשבון רחוק מדי. אנחנו יוצאים להפסקה. חוזרים בשעה 12:50 על מנת לקבל את התשובות מאגף התקציבים.

השאלה שחבר הכנסת אזולאי שאל היא שאלה מאוד נכונה. תבדקו גם סעיפים אחרים ותנו לנו תשובות על הכול.